אנחנו הולכים להתמקד בחצי השעה הקרובה ברביזיות שיש לנו על העברות והודעות תקציביות שהיו

יש לנו את הסיפור של הפערים בין הפריפריה למרכז. ביום רביעי שעבר קיימנו דיון במליאה בהצעה לסדר - אני העליתי את זה - אחרי שראינו את הפערים שהתפרסמו ב-N12 בין הפריפריה למרכז מבחינת מכשירי CT, מבחינת מכשירי MRI. להזכירכם שגם תוחלת החיים היא שלוש שנים פחות

במקום לתת להם את זה, שמו את זה על ביתו של ראש הממשלה ברעננה, ואת בית ראש הממשלה ברעננה משפצים בינתיים בלי היתרים. דרשנו דיון, רק הוא עדיין לא התקיים. כשעברנו על הפנייה של משרד ראש הממשלה וראינו שמשרד

אמרנו

פנייה מס' 46

אתם יודעים שבדרך כלל אין לי שום דבר נגדכם, לא באישי בוודאי, אבל כשאני מסתכל פה ורואה

יכול להיות שזה כבר מעבר למכסה, אתה לא יודע.

הצבעה הרביזיה לא התקבלה. 39001 - משרד התקשורת. האמת שמבחינתי הפנייה של משרד התקשורת צריכה להיות עוד פה, צריכה

מה מפריע לו שהילדים אצלנו יהיו עם טלפונים כשרים. אני לא מבין את הדבר הזה. ההתערבות הזאת היא התערבות בוטה בחינוך של הילדים שלנו. נילחם במלחמת חורמה עליו ועל משרד התקשורת עד שירדו מהנושא הזה. בשבוע שעבר עלה חברי משה ארבל לדוכן והעלה את מה שפורסם באתר

אני לא יודע למה אתם אומרים קודם יהודית ואחר כך דמוקרטית ולא קודם דמוקרטית ואחר כך יהודית. במדינה יהודית אמורים להיות בתי דין, ודיברנו על זה גם בדיון על התקציב. בתי הדין נמצאים מבחינת הדיור הממשלתי בתחתית של התחתית של המשרדים.

לא רואה שום סיבה לדבר הזה. בתקציב הם אמרו: אנחנו נמצא, נביא, נחזור אליכם. בדיון על התקציב ישבתי פה יחד עם בצלאל ודיברנו על זה. אני ממש לא מבין את ההצדקה לדבר הזה. לכן אנחנו מוחים. מי בעד הרביזיה, מי נגד?

הרביזיה לא התקבלה. הסתיימו לנו הרביזיות, אני נועל את הישיבה להיום.